שלום לכולם,

היום ט"ו בסיון התשפ"ב, 14 ביוני 2022. על סדר היום: דיווח מועצת הקרן וועדת ההשקעות של הקרן לאזרחי